שלום לכולכם. אנחנו פותחים היום דיון על הפרק השלישי של חוק מטרו, זה יהיה דיון כללי שיתייחס לכל הפרק. בהמשך כשאנחנו ניכנס כבר לדיונים על הנוסח אני